שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת עלייה וקליטה בנושא ציון 25 שנים לארגון ברית הליקווידטורים של אסון צ'רנוביל בישראל, אסון צ'רנוביל שהתרחש לפני 37 שנים בתאריך ה-26 באפריל 1986, זו התאונה הגרעינית החמורה ביותר שהייתה מאז החל העולם להשתמש באנרגיה גרעינית, ואסון אקולוגי חמור. כ-600,000 אנשים גויסו בכפייה ועסקו בכיבוי השריפות מסביב לכור, בכיסוי בטון, בניקוי ופינוי האזורים הנגועים בקרינה, הם עשו את זה ללא אמצעי מיגון מספקים. כתוצאה מהקרינה החריפה עם השנים התגלו בקרבה סרטון של בלוטות התריס, ומחלות נוספות שמקורן בנזקי קרינה, שנים ספורות אחר כך נפתחו שערי העלייה, ועלו לכאן בעלייה גדולה ממדינות ברית המועצות לשעבר, מתוכם כ-4,000 ליקווידטורים מנטרלים נפגעי צ'רנוביל שאיבדו את זכויות היתר שהיו להם ברוסיה ובאוקראינה. ההערכה כיום שחיים בישראל כ-1,300 ליקווידטורים, גילם הוא 60-74 ומעלה. ועדת העלייה והקליטה מנצלת את היום הזה ואת הדיון הזה, גם כדי להודות למנטרלי צ'רנוביל שבפעולה הרואית שלהם, ובהקרבה שלהם הצילו רבים, ובוודאי הקרבה שהצילה רבים מחוץ לגבולות המדינה שבה הם היו באותו הזמן, מדובר באנשים שנפגעו בבריאותם, שילמו בחייהם והחוב הוא חוב שאני חושב שחייבים להם כלל העולם, כי ההשפעה של האסון הזה הייתה הרבה מעבר לצ'רנוביל עצמה. בשנת 2001 חוקק חוק ביוזמתו של אלכסנדר קלנטירסקי שעמד בראש הארגון, אלכסנדר נפטר בחודש ינואר

החוק לווה במאבקים רבים שנוהלו עוד קודם, קובע סיוע של פעם בשנה, עזרה בדיור ובבריאות לליקווידטורים, ההכרה התבצעה באמצעות וועדה. בדצמבר בשנת 2018 בג"ץ קבע שהמדינה לא יישמה את הסעיפים שנגעו לעזרה ברכישת דירה ובמתן קדימות לדיור ציבורי, לווי רפואי וביטוח ממשלתי. בדיון האחרון שהתקיים בוועדת העלייה והקליטה התקיים בשנת 2018, בכנסת ה-24 לא הייתה וועדה, וועדת העלייה והקליטה לא הוקמה מסיבות פוליטיות, ולפי כך, בוועדת עבודה ורווחה אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק להרחבת זכויות הליקווידטורים, הגדלת המענק שזכאים לו והצמדתו למדד, עלות החוק להערכת משרד האוצר אז הייתה כ-1,200,000 שקלים אחרי יישומו באחריות משרד העלייה והקליטה. בסך הכל ישנן לא מעט בעיות סביב הקבוצה של הליקווידטורים שבהחלט ראויה לטיפול, המענק החד פעמי האחרון היה בגובה של כ-6,000 שקלים, וסיוע בשכר דירה בגובה 10% תוספת לא מאפשר בעצם לשכור דירות נוחות, לפיכך הדיון הזה הוא גם לציון 25 שנים לארגון, אבל גם כדי לעלות שוב את הנושא הזה על סדר היום. מי שהגיש את החוק בזמנו שנוגע לנושא הזה וקידם אותו הוא חבר הכנסת יבגני סובה, אולי גם תיתן פה פירוט על החוק, גם איפה אנחנו עומדים מבחינת ההתקדמות שלו, ומדוע עדיין לא החילו עליו דין רציפות למיטב הבנתי. תודה אדוני היו"ר, קודם כל אני אתן עדכון למרות שעדכנתי את יו"ר הארגון, ד"ר חסדן. בכנסת הקודמת אנחנו מצאנו כ-2,500,000 שקלים, משרד האוצר, בראשו של ליברמן כן מצאו כסף, רצינו לעשות את זה בחקיקה כך שלעלות כמעט ב-16% את התשלום השנתי שעומד כיום על כ-6,000 שקלים, רצינו לעלות את זה ל-7,000 שקלים, לא הייתה שום התנגדות בקריאה הטרומית כי זו הייתה חקיקה פרטית בטרומית וגם בקריאה הראשונה. לפני קריאה שנייה ושלישית, החוק הגיע לוועדת הרווחה, אז הייתה יו"ר הוועדה חברת הכנסת אפרת רייטן, היא בהחלט תמכה בחקיקה, אנחנו היינו חלק מהקואליציה, ניגשנו להכנת החוק לפני קריאה שניה ושלישית, ניגש חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס והגיש למעלה מ-400 הסתייגויות, ברגע שהוא הגיש כל כך הרבה הסתייגויות בלי שהוא מכיר את הנושא, בלי שהוא מכיר את הליקווידטורים, בלי שהוא מכיר את הסיכום עם משרד האוצר, הוא פשוט רצה לתקוע את החוק הזה מטעם האופוזיציה דאז. כשיש לך כ-400 הסתייגויות, אתה צריך הרבה זמן בשביל שההסתייגויות האלו יוסרו, או שחברי האופוזיציה ינמקו את ההסתייגויות. כשהתפזרה הכנסת בסוף חודש יוני שנה שעברה, ניסינו להכניס את החוק הזה למה שנקרא בשפה המקצועית בכנסת "ניקוי שולחן". הייתה אז רשימה של כ-70 חוקים, כ-50 חוקים הוכנסו לתוך הרשימה בתיאום עם האופוזיציה דאז, יואב קיש היה רכז האופוזיציה, היום הוא שר החינוך, פניתי אליו מספר פעמים ואמרתי לו שאני לא מבין את ההתעקשות שלו לא להכניס את החוק שיש עבורו כסף, כ-2,500,000, אבל נאמר לי רק בגלל שזה חוק של ישראל ביתנו, ולא רוצים לתת לישראל ביתנו פרס, אמרתי לו שאני חושב שהוא עושה טעות, אני חושב שאתה לא פוגע בחבר הכנסת סובה או בחבר הכנסת ליברמן, אתה קודם כל פוגע באנשים שחיכו ל-1,000 שקלים תוספת. החוק הזה לא הוכנס וככה הוא נתקע בקריאה ראשונה, עכשיו זו לא בעיה להעביר אותו שוב, אפשר להחיל עליו דין רציפות בכל רגע נתון, יש פה את היועצת המשפטית שיכולה להגיד, אבל אני לא רוצה להגיד את זה סתם בשביל להפיל את החוק. אני פונה פה לשר האוצר, אני אכנס איתו גם לסוג של שיחה, אני מקווה מאוד שאם הכסף הזה היה אז, אין שום סיבה לא למצוא את הכסף הזה היום, בהתחלה הם טענו שלפני התקציב הם לא מדברים, אנחנו ננסה לדבר איתם שוב, אם הם יראו בכם, הליקווידטורים שזו לא בעיה מפלגתית, ואני יודע שיש בניכם לא מעט אנשים שהצביעו גם לממשלה הזו, יש קבוצות גדולות שזה לא קשור לפוליטיקה ולא קשור למפלגה, אני מאוד מקווה שבמשרד האוצר אכן יחזרו לאותה מתכונת, לאותו סיכום של ה-2,500,000 שקלים וכך הקצבה השנתית תעלה בכ-1,000 שקלים, מ-6,000-7,000 שקלים שבאחוזים זה כ-16.5% מהקצבה. זה הדבר הקטן שחשבתי לנכון לעשות, לצערי זה לא היה בסדר העדיפויות בכנסת הקודמת ואני מקווה שזה ישתנה בכנסת הזו, אני עדכנתי אותך ודים על העניין הזה, אתה ראית כיצד ניסינו לקדם את זה, אני לא בא להתרברב על זה, אני לא עושה מזה עניין, אני ציינתי את זה אולי פעמיים סך הכל, כשהיה את יום האסון שאתם מציינים כל שנה ואז הזכרתי את זה, ואני חושב שעוד פעם אחת הזכרתי כשממש כעסתי על ההתנהגות של האופוזיציה, ואמרתי שאני חושב שיש דברים שצריך להתעלות על המחלוקת הפוליטית, אמרתי להם, אני מוכן לתת לכם להתחלק בקרדיט,

בואו נעשה את זה יחד, לצערי לא קיבלתי אוזן קשבת מהאופוזיציה דאז, זה הסיכום לגבי החוק. לגבי החוק, הסרנו את כל הדברים הנוספים כי אין טעם, ברשותך אני אוסיף עוד משפט, אין טעם היום לעמוד על הדרישות שהיו לפני כ-20 שנים, כשיורי שטרן זכרונו לברכה חיקק את החוק הזה,

רוב האנשים שהם ליקווידטורים, עברו את גיל הפנסיה, גיל הפרישה, כך שהם מקבלים סיוע מבחינה בריאותית כמו כל הגמלאים, אנחנו לא מדברים על אנשים בני 45 שמבקשים בדיקות יקרות לצורך גילוי סרטן, רוב האנשים האלו מעל לגיל 60, כך שהיום מערכת הבריאות הישראלית מאפשרת כל בדיקה רפואית מגל גיל 60, אתם יכולים לבקש את זה דרך רופאת או רופא המשפחה שלכם. אין טעם לעשות בדיקות מיוחדות בבית חולים בכרמיאל כמו שזה היה לפני כ-20 שנים, זו הייתה מהות החקיקה כששטרן חוקק את החוק, הוא אמר שיש אנשים שהגיעו בגילאי 40 פלוס שחייבים לקבל בדיקות יקרות כי הם חשופים יותר למחלות, היום רוב האנשים האלו חשופים כמו שאר האוכלוסייה, לכן אתם תקבלו כל בדיקה שתרצו, אתם יכולים לגשת לרופא המשפחה ולקבל בדיקות גסטרו, בדיקת MRI, בדיקות CT, כל בדיקה בהתאם למצב הבריאותי שלכם כך שעניין בדיקות מיוחדות בבתי חולים כבר ירד מהפרק, לפחות ככה אני הבנתי מהמומחים. נשאר את העניין שנשאר לכם כ-10% תוספת לסיוע בשכר דירה, זה עומד בתוקף, יש פה נציגים של משרד הקליטה והעלייה?

אז הנושא הזה עדיין בתוקף, אתם ממשיכים לקבל את הסיוע המוגדל בהתאם לחוק. במשפט הזה אני אסיים, אני חושב שגם יש פה עניין של הבנה לאסון שקרה כמעט לפני 37 שנים, במיוחד שמדובר היום על מה שקורה באוקראינה סביב תחנת הכור בעיר זפוריז'יה, סכנה קיומית, אנחנו כמעט על בסיס שבועי על כל מיני דברים, שאם חס וחלילה קורה שם משהו אז העולם מתמודד עם הקרינה הרדיואקטיבית, אני חושב שאתם כבר הצלתם פעם אחת את העולם בשנת 1986, אתם יודעים מה זה קרינה, אתם יודעים מה הסכנה של הקרינה וכשהעולם מדבר היום על הקרינה, אז מין הראוי שניזכר גם במעשה שאתם עשיתם בשנת 1986, תודה. אוקי, תודה רבה. אני אאלץ ללכת ולחזור כי יש עוד כמה ועדות, אני אשב כמה דקות ואחר כך אני אעזוב. אין בעיה, ד"ר ודים חסדן, ואז אני אתן לנציגת משרד הבריאות. תתייחס בבקשה לבעיות הבריאות כי היא בזום והיא צריכה לרדת בשעה 12 וחצי. בבקשה, ודים. לא הבנתי, מה? נמצאת איתנו בזום פרופסור ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ממשרד הבריאות, אנחנו נרצה את ההתייחסות שלה לגבי הסיוע של משרד הבריאות לגבי כל מיני מחלות, אם יש דברים שנוגעים לזה תתייחס גם לזה, כי היא גם תעזוב את הדיון באמצע. בבקשה, ודים. רק לידיעה אני יכולה להישאר עד סוף הדיון. תודה, יו"ר הוועדה, חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת יבגני סובה, נציגי המשרדים, מנטרלים יקרים של אסון צ'רנוביל שנמצאים כאן ולכל האורחים שלום רב, אני קודם רציתי להגיד שאני אסיר תודה על זה שקיימת כאן ועדה, הדיון הקודם התרחש לפני כחמש שנים, קודם כל, לחברי הכנסת עודד פורר ויבגני סובה, וגם לכל מי עזר לארגן את האירוע החשוב הזה לציון 25 שנים, ולדון על הבעיות של הארגון שלנו. כאן נמצאים מנטרלים מכל חלקי הארץ, אני מודה גם לכם שאתם הגעתם במיוחד לארקדי טנקלביץ שהוא בא מטבריה, הבן שלו משרת בסיירת גולני והוא בא במיוחד מראשון, נסע לקחת אותו מטבריה ולהביא אותו לכאן, ארקדי גם ידבר, הוא עבד כשמונה חודשים בבלוק ארבע שהתפוצץ והוא יספר גם על המצב שלו וזה מאוד חשוב לו ולנו שהוא יבוא לכאן וידבר. כידוע לכם, כמו שאמר עודד פורר, בתאריך ה-26 באפריל 1986 אירעה תקלה בכור הגרעיני בצ'רנוביל שהביאה לפיצוץ ולהרס מבנה הכור, ליקווידטורים או המנטרלים כמו שמוגדר בחוק של אסון צ'רנוביל, הם גיבורים שהצילו את אירופה והעולם כולו מההתפשטות של הקרינה המייננת, אין ספק שהאסון הגרעיני הגדול ביותר בתולדות האנושות השפיע על השינויים הכלכליים והפוליטיים בברית המועצות לשעבר, בסופו של דבר לקריסת המדינה ועלייה גדולה לארץ ישראל.

אסונות גרעיניים ונשק גרעיני נשאר רלוונטי היום כמו שכבר הזכיר יבגני, זה קשור גם לאיום הגרעיני מצד איראן, גם לאיום על המדינה שלנו והפעילות הצבאית באוקראינה עם תחנות הכוח הגרעיני גם בצ'רנוביל וגם בזפוריז'יה, לכן חשוב שאנחנו המנטרלים של האסון בכור הגרעיני נוכל להעביר ולספר את הסיפור שלנו לבני דורנו, וגם לדורות הבאים, יש לחלק מהאנשים ניסיון, במידה ואפשר ליצור קשר עם העובדים בתחום הזה בארצנו, זה יכול להיות טוב. משרד הקליטה, העלייה והתפוצה, משרד לשוויון חברתי ומשרדים אחרים יכולים לעזור לנו לארגן פרויקטים הקשורים לפעילות שלנו, ועד כה ב-25 שנים שהארגון קיים לא קיבלנו סיוע כזה. תפרט את הבעיות כמו שדיברנו. אני אשתדל להגיע לבעיות. אנחנו מקבלים סיוע ותמיכה בארגון, ובאירועים שלנו בעיקר ממועצות ועיריות, ואני מודה על כך. בארץ היום חיים כ-1,318 ליקווידטורים מהאסון המדובר, ואחת מהבעיות של הארגון שלנו היא שממשרד הקליטה והעלייה אנחנו לא מקבלים רשימה של כל המנטרלים, יש לנו רק רשימה מוגבלת, פנינו כמה פעמים. למה אתם לא מקבלים את הרשימה?

אני מעריכה שמדובר בעניין משפטי, אבל אני צריכה לבדוק את זה. כן הסבירו לנו שזה מבחינת - - - לכם יש את כל הרשימה של ה-1,318 ליקווידטורים? כן, כל מי שמוכר, בוודאי שיש למשרד העלייה קליטה. לא אבל יש כאלו שעזבו, יש כאלו שנפטרו, מי שעזב ומי שנפטר אתם מעודכנים לגביו? כן אנחנו מעודכנים לגבי הכל. יש לך רשימה של פחות מ-1,318?

יש לי כ-1,297. הכרנו ב-1,751 ונכון לעכשיו זה ב-1,297 שהם במצב פעיל, יש כאלו ש- - - מאז שהתחילה המלחמה התכנסה וועדה שאישרה לאנשים חדשים כמו עולים שבאו עכשיו עם התעודות, כמה אישרתם מאז התאריך ה-24 בפברואר 2022? אני לא חושב שהוועדה התכנסה בכלל, מתי התכנסה הוועדה? זו השאלה, לא התכנסה הוועדה בשנה וחצי האחרונה? התכנסה, התכנסה במאי לפני שנה. אז נוספו עוד כמה אנשים מאז?

בודדים. מתי התכנסה בפעם האחרונה? במאי שנה שעברה, מאי 2022. בספטמבר. בספטמבר 2022. תסכם ודים.

האנשים הם מתקשרים ושואלים למה ואיך - - - ודים תתייחס לבעיות כמו שדיברנו לי כי כל משרדי הממשלה צריכים לדעת אותן,

אז יש לנו בעיה בגלל שאנחנו מקבלים בארגון שלנו דמי חבר דרך משרד הקליטה והעלייה ודרך עוד פרוצדורה בירוקרטית, אנחנו לא יכולים להגיע לאנשים, פנינו כמה פעמים ואני מבקש גם להודיע בדרך מסוימת ולהעביר לנו אינפורמציה, כי פונים אליי אנשים והם לא יודעים שקיים ארגון. ברור, נושא הבא? לגבי הבריאות גם כמו שציינתם, האנשים כמובן רובם מבוגרים וחולים, אבל עדיין יש כאלו שממשיכים לעבוד, כמו אנשים בין גיל 60 ועד גיל פרישה שיש להם בעיות, הבעיה היא גם כשאנחנו מבקשים למשל לקבוע תור לבדיקה או לרופא זה גם לוקח זמן, ואנחנו מבקשים שיהיה תעדוף בתורים. בפגישה האחרונה שהייתה לנו לפני כחמש שנים אמרו שאין בעיות מסוימות למנטרלים, ומנטרלים הם כמו אנשים אחרים, יש לי פרסומים ממדענית מאוניברסיטת בן גוריון שעושה מחקר כבר כ-20 שנים לגבי מנטרלים, הגיעו ארצה יותר מ-200,000 אנשים מאזורים מזוהמים, והיא מצביעה על כך שיש בעיות גם למנטרלים וגם לדור הבא שלהם, על זה בכלל לא מדברים, אני חושב שיש מדינות מסוימות שכן מדברים על זה, וכדאי להתייחס לזה. חוץ מזה יש לנו בעיות עם דיור, יש דיור ציבורי, פנו אליי הרבה אנשים בבקשה אם אפשר גם עם התור הזה להתייחס אליהם, ולעשות תור מיוחד לאנשים שבאמת סבלו והם גיבורים כמו שציינו כאן, גם מטעם משרד השיכון והבינוי וגם מטעם משרד הקליטה והעלייה. לגבי עזרה לשכר דירה, גם אנחנו מבקשים לעלות הסיוע בשכר הדירה, כי המחירים עולים וכמובן גם אנחנו ציפינו ורוצים, עוד הפעם, רב תודות ליבגני ולחוק, אנחנו חושבים שכן מגיע לליקווידטורים לעלות את המענק החד שנתי, ובעצם לתת להם אפשרות לחיות כאן בכבוד במדינה שלנו שהם תרמו גם למדינה הזו. יש עוד כמה שאלות שאני אשמח להתייחס בהמשך.

ביטוח חיים גם כן יש בעיה, אבל עכשיו עוד פעם זה האנשים שכבר הגיעו לגיל מסוים וגם לא רוצים גם ככה לבטח אותם. לא עדיין תראה, כ-12% נמצאים בטווח הגילאים 50-59, כ-59% נמצאים בטווח הגילאים 60-74

אני חוזר ואומר, היה יכול להיות פיצוץ שני, ואם הוא היה כל העולם היה מכוסה, כי גם מהפיצוץ הראשון הקרינה הגיעה לסקנדינביה,

להפך הם הצילו הרבה אנשים שנתנו את החיים שלהם ואת הבריאות שלהם למען אנשים אחרים, לדוגמה ארקדי טנקילביץ', זה בעצם נס אמיתי שבן אדם שחטף רמות לא נורמליות של קרינה שהוא חי עד

וכך המועצה המקומית מעבירה את זה דרך ההחלטה לרשות המקומית, לתת לכיכר מסוימת את השם ליקווידטורים, ממקום שבו גם אתם

אחראית על זה במשרד הבריאות דר' איזבלה קרקיס שעוקבת אחרי הפרסומים, אין משהו מיוחד, כפי שכבר הוזכר קודם,

אז אני לא יודעת אילו עוד שאלות יש אלינו למשרד הבריאות, תודה. תודה רבה, משרד העלייה והקליטה. אני רק אתייחס שבהחלטת בג"ץ בשנת 2018,

למה לא לקחת את הקבוצה הזו שהיא קבוצה דיי קטנה ולשים אותם בתוך התעדופים לדיור ציבורי? זה משהו שצריך לדון עליו,

יש גם את הסיפור של התוספת של כ-10% לזכאות הבסיסית לשכר דירה, זה מה שהחוק היום נותן, לפיו אנחנו פועלים. יש לנו

מה לגבי הנושא של הביטוח שקשה להם לעשות ביטוח?

אתייחס בקצרה בנוגע לביטוח חיים, בחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות יש

הם לא יכולים להגיד

חברת ביטוח לא יכולה סתם ככה לקבוע למישהו פרמיה יותר גבוהה ולא לדחות אנשים מביטוח אלא מנימוקים אקטוארים או מנימוקים של מבטח

וכמו שנאמר פה על ידי חלק מהאנשים, מדובר באנשים שהקריבו את חייהם למען חיים של אחרים, כך צריך להתייחס אליהם, ולצערי לא בכל הרמות מתייחסים אליהם ככה במדינת

להכיר בו ולראות אילו נתונים כן אפשר להעביר להם, ובנוסף את אותו מכתב שאתם מוציאים לחדשים שקיבלו, להוציא לכל מי שזכאי, גם אם הוא קיבל את הזכאות לפני כ-10 שנים להוציא מכתב,

ממשרד השיכון והבינוי אני מבקש לעשות תעדוף בדיור ציבורי כמו ניצולי שואה, להכניס את הקבוצה הזו שהיא קבוצה מאוד מאוד קטנה בתוך האירוע הזה כדי לתת להם את התעדוף. לגבי ביטוחים, לצערי הפתרון הוא חלק מהפתרונות שנוהגים לעשות פה הרבה פעמים משרדי הממשלה, הם אומרים בסדר הם יתבגרו, כבר הגיעו כולם לגיל שכבר פחות זקוקים לביטוחים האלו או לסיוע הזה, אבל פה בהחלט אני חושב שהיה פה פער בין הנושא האקטוארי לבין הנושא הבריאותי וההגדרות של הבריאות, והרבה מאוד אנשים כאלו נפלו בין הכיסאות.

משרד העלייה והקליטה, שימו לב בבקשה לחובות החוקיות שלכם, הראשונה היא לקיים ועדה בתוך 120 ימים מפנייה של מנטרל, לא היו לכם פניות מאז ספטמבר? יש, יש מספר פניות שממתינות. אז לא לדחות את זה, הגיל שלהם הולך ומתבגר בוודאי, כל מנטרל שמגיע היום הוא בגיל מבוגר יותר, לכל חודש יש משמעות, לכן תעמדו בזה, תקיימו וועדה אחת לשלושה או ארבעה חודשים. ביטוח לאומי פה? יש התייחסות מיוחדת בביטוח הלאומי למנטרלים? לא שידוע לי, אבל אני מוכנה לברר לך ולשוב. אז אנא תבררי, אנחנו נפנה גם בעניין הזה לביטוח לאומי, ופה הדרגים המקצועיים צריכים להציף את זה למעלה למקבלי המדיניות, יש פה למקבלי המדיניות וההחלטות הזדמנות, כי דווקא בגלל שמדובר בקבוצה קטנה, אז בכסף קטן אפשר לעשות דברים גדולים, אפשר לתת לאנשים לחיות את החלק האחרון של חייהם בכבוד, שמגיע להם לא רק בגלל מה שהם עשו במדינת ישראל, אלא בגלל מה שהם עשו לאנושות, חלקם שילמו בחייהם, חלקם באיכות חייהם ובקיצור בתחולת החיים שלהם. אנחנו צריכים לפחות

ובתוך זה להגיד שוב תודה רבה והוקרה גדולה על מה שעשיתם והפעילות של הארגון שגם היא חשובה מאוד כדי לקדם גם את הזיכרון הזה, אני חושב שאולי אחד הלקחים שחשוב ללמוד גם זה מה קורה במדינה שבה כולם מכסים על כולם ולא מספרים את כל הסיפור כולו, ואמצעי התקשורת והכל נמצא תחת שליטת המדינה, פתאום רואים שאירועים קשים מנסים לטאטא אותם מתחת לשטיח ואת המחיר כולם משלמים בסוף, זה חלק מהסיפור, וצריך ללמוד גם ממנו. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:02.